אני מתכבדת לפתוח הבוקר את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. הבוקר אנחנו דנים בעניין תיקצוב אגודות הספורט. עכשיו תראו, אני את עולם הספורט לא מכירה לעומק. לשמחתי יושב כאן לצידי חבר הכנסת סימון דוידסון שחי את העולם הזה, ונושם אותו כמו חמצן. ולכן גם הנושא של תיקצוב אגודות הספורט, הבנתי שיש פה איזו שהיא בעיה עמוקה, מהותית, בכל

אנחנו מבינים שיש תבחינים חדשים מטעם משרד התרבות והספורט, כיצד לתקצב את אותן אגודות. יש פה פגיעה בלא מעט ענפים, ומטרת הכינוס היום היא קודם כל להבין מהם התבחינים החדשים, מה חווים כרגע אותם איגודים ואגודות, וכיצד ניתן לשפר ולעשות את זה בצורה מיטבית. אני שמחה ונרגשת הבוקר, כי באמת הגיעו המון המון אנשים מאוד חשובים ומשמעותיים מעולם הספורט, שהנושא הזה פשוט בדמם. אני רוצה להודות לכם שהגעתם לפה לירושלים. אתם באמת הרוח הנושבת שדוחפת את הספורט הישראלי. אז באמת אני ככה מצדיעה לכם ומודה לכם על ההגעה. אני אתחיל בלתת לחברי הכנסת זכות דיבור, ולאחר מכן אני אתן לממ"מ לבוא ולהציג לפנינו את הדברים ואת הנושאים, לאלה שלמעשה מגיעים היום לכיתה א', ורוצים ללמוד ולהבין גם מבין חברי הכנסת כיצד מתוקצבות אגודות ואיגודים, ומה נעשה למעשה בשנים האחרונות. אז קודם כל חבר הכנסת סימון דוידסון, שבאמת הנושא בדמו, וביקש מספר פעמים לקיים את הדיון הזה, בבקשה. תודה רבה. קודם כל אני רוצה לברך את יו"ר הוועדה, שרן השכל, חברת הכנסת שרן השכל. זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו בשבוע של תקציב, ולעשות דיון שכל כך חשוב לספורט הישראלי בשבוע זה, ולא לוותר, ועדיין להעמיד את הדיון הזה, זה באמת כל הכבוד לך. הדבר הזה הוא חשוב מאוד לספורט הישראלי. ואני אתחיל בכמה מלים, לא מטעמי שחצנות, אלא מטעמים שאנשים יבינו למה זה כל כך חשוב לי הספורט, ולמה אני מדבר על זה יום יום בכנסת, וכל דיון שאני יכול לעשות אני מדבר על הספורט, ויש כל כך הרבה דברים שמדובר כשמדברים על ספורט. אבל היום אנחנו מדברים על הדבר החשוב ביותר. אני עשיתי דרך ארוכה מאוד בספורט הישראלי. משחיין צעיר לשחיין בוגר, למדריך, למאמן, למאמן בנבחרות ישראל, להקים אגודות שחיה, להקים את האגודה הכי גדולה בישראל עם אלף שחיינים, להיות יו"ר איגוד השחייה, חבר ועד אולימפי, וכל הגוף שלי עם צלקות לאורך כל הדרך הזאת. לנהל אגודת שחיה, לנהל אגודה במדינת ישראל, זה על סף השיגעון. אני לא יודע כמה אנשים הכניסו את היד כל כך עמוק לכיס, ובלית ברירה הוציאו הוצאות כספיות אדירות, כדי שהילדים, והמאמנים, והמערכת תמשיך לעבוד. הנושא של האגודות הוא כל כך חשוב, כי זה בעצם הספורט הישראלי. חסרים פה עוד הרבה מאוד אנשים שהיו צריכים להגיע והם תקועים בפקקים,

וזה שאנחנו סיימנו את האולימפיאדה בהישגים כל כך גבוהים, לצערי זה לא מראה על הספורט הישראלי. אני מגדיר את זה כנס. דווקא מהמערכת שכל כך כל כך מורכבת, להגיע לארבע מדליות במשחקים האולימפיים זה נס. ויושבים פה אנשים שמנהלים אגודות ומנהלים איגודים, וכשאני מדבר אני רואה שהם עושים עם הראש ככה, כי זה כואב להם, כי הם כל כך אוהבים את זה, את הספורט הישראלי, וכל כך רוצים להצליח. אז אני אתחיל גבירתי היו"ר עם נתון, שלא כולם יודעים אותו. מדינת ישראל, מבחינת הספורטאים הרשומים באיגודים, אנחנו המדינה הנמוכה ביותר ב-??. בפערים אדירים. כמאה שלושים אלף ספורטאים רשומים היום באיגודים. זה קצת יותר מאחוז ממדינת ישראל. וכשאנחנו מסתכלים על המדינות המפותחות ב-?? אנחנו מגיעים לפעמים גם לעשרים ושמונה אחוז. דנמרק מעל מיליון ספורטאים רשומים באיגודים. מדינה של חמישה וחצי מיליון אנשים. שלא לדבר על צרפת ואיטליה ואנגליה, ואוסטריה. ושוויץ. אנחנו כל כך מפגרים בנושא הזה. עכשיו מאיפה זה מגיע, ממספר אגודות, מתנאים של אגודות, ממתקנים, מתקציבים, ממאמנים, מכל כך הרבה דברים. אז אי אפשר לדבר הכל בישיבה אחת, ואנחנו בהחלט נדון על הדברים האלה דבר אחרי דבר, ונעלה את זה בכנסת, ונדפוק על השולחן. כי בסוף בסוף הספורט הוא המראה של החברה. ומדינה שלא דואגת לספורט, ולא דואגת לילדים שלנו, שההורים צריכים לנסוע לפעמים שעה וחצי לאימון, ומגיעים לאימון והמתקן סגור, או שאין כסף לשלם למתקן.

בכל יום עם סימן שאלה אחד גדול. ואני מגיע מעולם השחייה, ששם הבעיה באמת חמורה מאוד, אבל זה בכל הענפים. אז אנחנו מעלים היום את הנושא של תיקצוב אגודות ספורט. ויושב פה דודו חברי היקר, שבאמת כל כך אוהב את עולם הספורט הישראלי, אבל הבירוקרטיה הזאת, הקשיים שמערימים על אגודות, ואני לא יודע את המספר המדוייק, אבל אני בטוח שעשרות אגודות לא מקבלות תקציבים כי הם לא יודעים איך לפתור את המרכבה בכלל. יש אגודות שאין להן אפילו שולחן, אני לא מדבר על משרד. שולחן. ואני זוכר משפט אחד שאמר לי ד"ר שפר לפני שנים, לא הייתי אז יושב ראש האיגוד, אבל הזמינו אותי לפאנל. וכולם דיברו, והיה רעש, בסוף כולם אוהבים ספורט, יש לנו מטרה אחת לכל מי שיושב פה. להאדיר את הספורט. אבל הוא אמר דבר אחד: הספורט מצליח בגלל משוגעים כמוהו. אני לא אשכח שהוא הצביע עליי. והוא כל כך צודק. כי בכל מקום שיש הצלחה בספורט הישראלי, יש איזה משוגע שדוחף את הספורט. לא בגלל העירייה, ולא בגלל המועצה. כי יש משוגע. בכל מקום שתראו איזו אגודה מתפתחת וחזקה זה בגלל משוגע אחד. משפט סיום, אני באמת, אני בטוח שיש לאנשים הרבה אמוציות. אבל בסוף בסוף יש לנו מטרה אחת להצליח, לקדם, להגדיל, לשקם את הספורט הישראלי.

תודה רבה לך חבר הכנסת סימון דוידסון. באמת מלים חזקות שמהדהדות. ובאמת לשמחתי הגיעו היום לישיבה, נמצאים היום בישיבה כשמונים משוגעים כאלה, שבזכותם הספורט הישראלי מונע. חבר הכנסת יבגני סובה, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו,

תודה רבה גבירתי היושבת ראש. קודם כל אני מודה לך על הדיון הזה. אני במיוחד באתי, למרות שאני לא חבר בוועדת החינוך, ואני יודע שזמננו מאוד קצוב, כי בעשר את צריכה להתחיל מליאה. אני חושב שטוב שהתחלת לעסוק בזה. אני אגיד כמה משפטים קצרים.

כאדם שגדל עד גיל 17 במדינה אחרת, והיה שחקן שחמט מקצועי, ובמקביל גם שחקן כדורגל, הספורט הוא מאוד בלבי. אני גם חושב שהספורט העממי זה מה שבסופו של דבר מביא להישגים גם בספורט המקצועי ובספורט התחרותי. הבעיה שאני גם כעיתונאי בעבר, אני בסך הכל שנתיים וחצי בכנסת, העליתי לסדר היום, זו הבעיה של המאמנים. אני מתבייש בזה שבארץ אין אפילו הגדרה למאמן. אנחנו שומעים ויודעים את הסיפורים של האנשים שזכו במדליות ועזבו את המדינה, ומספיק רק להגיד את השם של מיכאל גלגרוב, שלצערי לא מאמן את הילדים שלנו. ונמצא כרגע בגרמניה. אני לא נכנס עכשיו לויכוח מה היה שם איתו, אבל אני פשוט, זו עובדה. עובדה שבנאדם שהביא מדליה אולימפית לישראל לא מלמד את הילדים הישראלים. אני חושב שזו בושה לכל המדינה, בלי להיכנס לויכוח. אז אין בארץ מעמד מאמן.

עכשיו אם הממשלה, ואם אנחנו כחברי כנסת נקדם את העניין הזה, לדעתי גם ההבנה והיחס פשוט ישתנו. כי מאמן זה קדוש. אני כשעליתי ארצה לפני עשרים וארבע שנים, אמרו לי בארץ המאמן לא כזה משפיע. ההורים פה יודעים איך לחנך את הילדים, האבא יודע את מי לשים בהרכב של הקבוצה, האמא יודעת מה טוב לבת שלה. אני הייתי מופתע מאוד.

מה שאומר מאמן,

הוא מביא אותך להישגים, והוא גם חולק איתך את התהילה, כפי שראינו באולימפיאדה האחרונה, שזה למעשה המדליות לא רק של השחקנים אלא גם של המאמנים. אז קודם כל נתחיל מזה. אני מציע לך סימון, בוא נקדם ביחד, אני איתך, יש לך כתף שלנו בעניין הזה. דבר שני, כל מה שקשור לעידוד הספורט העממי כמו שאמרתי. תראו, לצערי, אני לא רוצה פה להיכנס לויכוחים של דת ומדינה, אבל לצערי בחלק מהמקומות בארץ גם מגרשים סגורים בשבת. אני אומר את זה בצער רב. ילדים בשביל לשחק בשבת כדורגל, או לצאת לאימון בשבת בבוקר צריכים לעבור את כל התהליכים ברמה המוניציפלית. שם זה סגור, שם אי אפשר להגיע, מתנ"ס זה סגור, מגרש סגור,

אלה הדברים שצריך להוציא את הספורט מהנושאים של דת ומדינה. אני מבין שזה פוגע בחלק מהילדים, שאומרים שהם רוצים לשמור שבת, ואז איך הם ישחקו בליגות. אבל אין מה לעשות. ככה זה. רוב האנשים רוצים שהילדים ישחקו בשישי ושבת. אני חושב שהעירבוב הזה בין ספורט לענייני דת ומדינה לדעתי פוגע קודם כל בספורט. בדת זה לא פוגע. והדבר השלישי, לגבי התיקצוב, אני רוצה להגיד, ככל שתהיה שקיפות כך גם יהיה תיקצוב. אני חושב שאנחנו צריכים להיות, אתם צריכים להיות הכי שקופים שבעולם, הכי מוכנים להידברות, וככה יהיה קל יותר למדינה, לממשלה, לחברי הכנסת גם לסייע לכם. זהו, אלה הדברים שרציתי להגיד, מלבד כמובן השבחים שאנחנו כמובן כולנו מתרגשים שהשחקנים שלנו בכל הענפים מביאים את ההישגים. לא רק באולימפיאדה דרך אגב. אנחנו גם צריכים לדבר על אליפות עולם,

הרבה פעמים יש מקצועות שקצת פחות נותנים להם דעת בתקשורת. ואלה הדברים שלדעתי יש לנו עבודה קשה פה, עבודה מאומצת, ואני מקווה שגם הממשלה תמצא זמן, נעביר תקציב, ונוכל להתייחס לזה. תודה לכם על העבודה שאתם עושים בספורט הישראלי. זה גם מאוד חשוב להגיד. תודה רבה חבר הכנסת יבגני סובה, ותודה שהגעת באמת לדיון החשוב הזה מוקדם בבוקר. באמת משמעותי. חברת הכנסת עופר כסיף, בבקשה. שלום, בוקר טוב. קודם כל באמת תודה רבה וברכות על הדיון החשוב הזה. אני רוצה לגעת בכמה דברים מאוד משמעותיים לטובת הספורט בארצנו. קודם כל אני אתחיל ממה זה בכלל, מה הספורט בכלל משמש. אני חושב שהרבה מאוד פעמים לא מבינים, או לא מסבירים למה הספורט כל כך חשוב. קודם כל יש את הדבר הבסיסי שאנחנו מחברים אותו לנושא הבריאות. כמובן שספורט, ועיסוק בספורט כזה או אחר, יש לו חשיבות גדולה מאוד לנושא הבריאות, גם הפיזית וגם הנפשית הרגשית דרך אגב. אבל יש עוד כמה דברים. דבר ראשון מימוש עצמי. בתור מי שדוגל, ורואה את הנושא של מימוש עצמי כערך, ערך מרכזי, אולי אפילו ערך עליון, אני חושב שהעיסוק בספורט,

לא משנה איזה ספורט, יש בו חשיבות גדולה מאוד לאדם הפרטי כמימוש עצמו. ולכן ההשקעה בספורט היא השקעה באדם באשר הוא אדם בהקשר הזה. זה דבר אחד. דבר שני,

גם האינדוידואלי, בסופו של דבר תורם לקהילתיות. יש כאלה שחושבים בספורט קבוצתי תורם לקהילתיות, וספורט אינדוידואלי לא. אני חולק על זה. ספורט ככלל תורם לקהילתיות, ולכן גם פה יש חשיבות גדולה מאוד לתיקצוב. אני ממה שראיתי, ובטח זה עוד יעלה בהמשך, קצת בלשון המעטה מוטרד מהנתונים שהוצגו על ידי המחקר של הממ"מ אני לא מדבר רק על גובה המימון, ואני גם יודע שיש כאלה שטוענים שיש שם אי-דיוקים, לא חלילה שאני זוקף את זה לחובת ממ"מ, אלא אני מניח שגם תלוי כמובן איך מודדים וכו'. אבל מה שמטריד אותי זה בעצם שני דברים. דבר ראשון, זה שאין שיוויון מגדרי. אין שיוויון מגדרי בכל התחומים של הספורט. למרות שלכאורה, ממה שכתוב, יש השקעה גדולה באופן יחסי למספר הנשים שמעורבות בספורט, יש בזה משהו מטעה. אז קודם כל אני חושב שצריך להשקיע יותר בספורט נשי, ובשיוויון מגדרי. הדבר השני, תיקצוב פרוגרסיבי. התיקצוב ביישובים ובשכונות שהם יותר עניים צריך להיות הרבה יותר גבוה מאשר ביישובים מבוססים. עכשיו זה גם לא קיים כרגע, וזה דבר שאני גם מעלה פה בפני היושבת ראש והחברים, כדי שנדון בזה, ואנחנו ננסה לקדם את הנושא הזה של תיקצוב פרוגרסיבי. ואני בינתיים אסתפק בזה.

תודה רבה לחבר הכנסת כסיף. אנחנו נעבור לממ"מ נמצא איתנו אסף,

מה קורה עכשיו, מבחינת התיקצוב, ואיך זה עובד. כמובן כל אלו שלא שוחים בחומר לאורך השנים אסף אני אשמח שתציג לנו את זה בחמש-שבע דקות, ברשותך. תודה רבה לכבוד היושבת ראש. באמת מה שאני אציג כאן הוא כנראה טריויאלי יהיה לרוב הנוכחים, אבל ברמת המקרו, לצורך יישור קו למי שלא בקיאים בתחום הספורט. אז נתחיל ברפורמה בתיקצוב הספורט. עד שנת 2018 בעצם תקציב הספורט בישראל התבסס על שני מרכיבים. רוב התקציב התבסס על הטוטו, המועצה להסדר ההימורים בספורט, באמצעות הקצבות לאיגודים,

וכן על המתקנים. וחלק קטן יותר היה באמצעות תמיכות משרד התרבות והספורט. החל משנת 2019, בעקבות הרפורמה

ההסדרים באותה שנה, נקבע שתנותק הזיקה בין כספי ההימורים ומימון הספורט. יתרת הכנסות הטוטו

לתקציב המדינה, הכסף כבר לא צבוע יותר לטובת הספורט, ותקציב הספורט כולו נקבע בתקציב המדינה, במסגרת תקציב המדינה המרוכז בידי משרד התרבות והספורט. ועל כמה עומד התקציב השנה? שמונה מאות חמישים מיליון? אנחנו יודעים נגיד על כמה הוא עמד ב-2018? גבירתי, אני הייתי חבר דירקטוריון, בשנת 2018 אנחנו סיימנו עם שש מאות שמונים ושבעה מיליון שקל, ותקציב המשרד היה מאה ארבעים. תחברי מאה ארבעים עם שש מאות שמונים ושבע, ייצא לך שמונה מאות ושתיים. יש תוספות של כמאתיים מיליון שקל. יש מאתיים מיליון שקל עכשיו תוספות, מאיפה, מהאוצר? כלומר מהשנים הקודמות? מהתקציב הקודם. התקציב של משרד התרבות והספורט זה שתיים נקודה שישה מיליארד,

אני מסתכל על החלק של התרבות והספורט בתוך התקציב, חשוב אבל להדגיש שבכל המספרים שנתנו פה שתקציב האגודות לא גדל בשקל. האגודות, התמיכות, לא גדל בשקל, ולא גדל כבר קרוב לחמש עשרה שנה, ההיפך, נשחק. כל הזמן גודלים, יותר קבוצות באותה שמיכה. כל הסיפורים שמספרים כאן על מאות מיליונים ועשרות מיליונים, לאגודות כתמיכה שקל לא גדל התקציב אלא פחת. אז איך זה בעצם עובד, תקציב משרד הספורט מחולק בהתאם למבחני תמיכות, שנקבעים על ידי שר התרבות והספורט, בהתייעצות עם המועצה הלאומית לספורט, והיועץ המשפטי לממשלה. לאחר מכן ועדת תמיכות מחליטה על החלוקה בהתאם לאותם מבחנים, וככה מחולקות התמיכות בכלל גופי הספורט, גם עבור פעילויות הספורט, וגם עבור המתקנים. שאלה, האם אותן אגודות נדרשות למעשה להגיש מסמכים, על פי אותם קריטריונים של תמיכה, ומי שלא מגיש לא מקבל תיקצוב?

רק

אתה צריך להיות דוקטור לפיזיקה. כאן אפשר לראות דוגמאות למבחני תמיכה שהמשרד מפרסם. אנחנו נתמקד במבחן התמיכה הראשון, להתאחדויות, אגודות ספורט, איגודי ספורט ומועדוני ספורט. זה מבחן תמיכה שמחולקים בו בסביבות מאתיים וחמישים מיליון שקלים. ונתייחס למבחנים האחרונים שפורסמו, ושעל בסיסם חולקו הכספים ב-2020. אני לא מתייחס כרגע למבחני התמיכה החדשים שעתידים להיות מפורסמים. אני מניח שזה יעלה כאן בהמשך הדיון. אז קודם כל, במבחן התמיכה נקבעת המסגרת התקציבית לפי תחומים, חמישים וארבעה אחוז מהסכום מיועד לספורט הקבוצתי, עשרים ושישה אחוזים מיועדים לספורט האישי. זה נקבע בהתחלה, ולאחר מכן נקבעת התמיכה לפי ענפים. כמה כל ענף מקבל. הנתונים שאני אציג כאן מתבססים על נתונים שקיבלנו ממשרד הספורט, מדודו מלכא. ואפשר לראות בעצם איך החלוקה של הסכומים מתבצעת, על התפלגות של איגודים ואגודות ביחד. אפשר לראות שהכדורסל והכדורגל מקבלים בערך חמישים אחוז, מחצית מהסכום. והטבלה משמאל מתייחסת רק לאגודות, לקבוצות, אפשר לראות את החלק של הכדורגל והכדורסל, שהוא גבוה יותר ועומד על שישים אחוזים. וכל יתר הענפים מקבלים פחות. עכשיו איך בעצם זה נקבע כמה כל ענף יקבל. יש כמה קריטריונים במבחן התמיכות. אנחנו נתייחס כאן עכשיו בהרחבה לשני קריטריונים שנדרשים: מספר הספורטאים והישגיות. מספר הספורטאים, אנחנו יכולים לראות פער מאוד מאוד גדול בין מספר הספורטאים בשני הענפים הגדולים, הפופולריים, הכדורגל והכדורסל. זה פרמטר שמשפיע בסופו של דבר על כמה מקבלים הענפים האלה. פרמטר נוסף זה מיקוד ההישגים. זה מחולק למדדים שונים, לספורט הקבוצתי ולספורט האישי. זה נקבע לפי תחרויות, אליפויות עולם, אולימפיאדה, אם זה הספורט הקבוצתי אז מדברים גם על ליגות.

מדברים פה על כל הגילאים. חשוב לציין שכל מה שמציגים פה זה שיעור בהיסטוריה. המבחן החדש שהמועצה העליונה לספורט אמורה לאשר בחמש עשרה בנובמבר הופך את כל החלוקה הזאת. חברים, אני רוצה קודם שניתן לממ"מ לסיים את הדברים, ואנחנו ניתן הזדמנות לכל האגודות הזדמנות לומר ולהציג את הדברים. אני מבינה שיש שינויים, אנחנו נדון בשינויים. וזה בעצם הקריטריון של הניקוד, וזה הניקוד בכל אחד מהענפים המובילים. בשלב הבא, וזה למעשה השלב האחרון, סכום כל ענף, כל כמה שהוא קיבל, מתבצעת החלוקה בתוך הענף. החלוקה נחלקת בין חלוקה באיגוד, בענף הקבוצתי, בספורט הקבוצתי האיגודים מקבלים שלושים וחמישה אחוזים, בספורט האישי האיגודים מקבלים שישים אחוזים. לאחר מכן הקבוצות, עם מה שנשאר, כל קבוצה מקבלת את החלק היחסי שלה, לפי שיטת הניקוד, יש מדדים שונים לספורט הקבוצתי ולספורט האישי. שקופית אחרונה, לא קשורה לנושא הזה של מבחן התמיכות. המקור פה לשקופית הזאת הוא שונה, זה של אגף תקציבים במשרד האוצר. וזה גם במענה לדברים שאמר חבר הכנסת עופר כסיף, ביחס לשקופית הזאת, זה באמת טעימה מאוד קטנה, אנחנו לא בדקנו לעומק, זה גם לא נתונים שלנו. כאן אפשר לראות השוואה מגדרית של תיקצוב הספורט הקבוצתי ב-2019, ואפשר לראות שהנשים מקבלות כארבעים אחוז מתקציב הספורט הקבוצתי, וזה כאשר הנשים מהוות כשלושה עשר אחוזים מהספורטאים בספורט הקבוצתי, וקבוצות הנשים מהוות כשמונה עשר אחוזים מכלל הקבוצות. ובספורט היחידי? אין לנו נתונים כרגע על הספורט האישי. בגלל שהנושא הזה עולה הרבה בוועדות, מאוד חשוב להבין את זה. תודה רבה על הדברים. אנחנו מבינים שעד היום למעשה הכסף חולק בצורה הזו, וכרגע קובעים קריטריונים חדשים. זה נאמר פה כמה פעמים לפני כן. קודם כל אשמח לקבל סקירה, אני אבקש מדודו מלכא, אם אתה יכול לספר לנו על התהליך שקורה כרגע, ולאחר מכן אני אפתח את זה לדיון בין הנמצאים. בוקר טוב דודו מלכא, אני מבינה שאתם בעצם משנים את כל הקריטריונים, זאת אומרת כל מה שהוצג לנו כרגע תקף לשנה שעברה, וכרגע אתם עובדים על סוג של קריטריונים חדשים. הוועדה קיבלה המון המון פניות מספורטאים ומאיגודים, לעניין שהקריטריונים החדשים פשוט גומרים להם את הענף, וקיצצו להם סכומים משמעותיים בתיקצוב שלהם. אני מבינה שהגיעו המון המון הערות ציבור לעניין הקריטריונים שפורסמו. אנחנו נשמח לקבל קודם כל סקירה איך אתם רציתם לחלק את זה. ואני מבקשת מהנוכחים, אני יודעת שזה בדמכם אבל אני מבקשת לשמור על שקט, כי אני והצופים וחברי הכנסת מנסים להבין את הקריטריונים החדשים, ולאחר מכן אני אתן לכם זמן תגובה על העניין. גם לעניין דיוקים, גם לעניין נתונים. דודו, אם תוכל בבקשה לשתף אותנו בתהליך. תודה רבה לכולם. לפני שאני אתחיל להסביר את התהליך, ברשותכם אני קודם כל אגיד את הדגשים.

אנחנו שמים בצורה מאוד משמעותית את הניקוד לנשים. אם בעבר הניקוד לנשים היה עשרה אחוז, היום נשים מקבלות מקדמים של כמעט ארבעים אחוז. ארבעים אחוז מהתקציב מגיע לנשים? אני אסביר. אם ספורטאי היה נותן ניקוד של נקודה אחת, אישה היתה מקבלת אחת נקודה אחת.

ספורטאי שמקבל שש נקודות,

ספורטאית מקבלת עשר נקודות. אם בעבר זה היה שש נקודה שש, אז עכשיו זה עשר נקודות. דבר שני, אנחנו מאוד מקדמים את הנושא של מצויינות. ואני אחר כך אסביר איך זה בא לידי ביטוי בהשוואה למבחנים הקודמים. ולצד זה, זה לא נס שהגענו למדליות באולימפיאדה. ממש לא נס. זה תהליך שהתחיל ב-2012, אנחנו מקדמים ענפים מועדפים, והמדיניות של השר זה לצמצם את מספר הענפים. להשאיר את אותו הכסף, לתת אותו לפחות ענפים, אבל שכל ענף יקבל יותר. והמגמה הזאת התחילה ב-2012 והתוצאות הן בטוקיו ב-2021, אנחנו מאמינים שאת אותה מגמה אנחנו נראה גם בפריז. אתה יכול לתת לנו דוגמאות לענפים שיצאו? אני אגיע לזה. אני רוצה לסיים את הנושא הרביעי, שגם כן הוזכר פה. החל מ-2022, אנחנו רצינו להתחיל לממש את זה ב-2021 אבל מקוצר הזמן והאילוצים לא הצלחנו, החל מ-2022 נכנס סעיף חדש משמעותי ביותר, שהוא עוזר לאגודות, זה כסף שיגיע למאמנים באגודות, וזה תוספת כבר ב-2022 של עשרים ושניים מיליון ₪, זה בנוסף לתקציב שיש היום בעצם? התקציב התוספתי הזה שיהיה הוא יהיה בנוסף. כשאני אומר בנוסף, אם היום אנחנו מדברים על מאתיים שישים ואחד מיליון שקל,

והעשרים ושניים מיליון האלה ישמשו עבור מאמנים באגודות, והתקציב הזה יילך ויגדל, ויגיע בשנים הבאות עד לכדי שבעים מיליון שקל. היום יהנו מהתוספת הזאת מאה חמישים ושש אגודות, והשאיפה שלנו להגיע לשלוש מאות אגודות, שלוש מאות אגודות שיקבלו תוספת של בין מאה עשרים למאתיים ארבעים, בנוסף לשוטף שלהם. זה קודם כל ארבע נקודות שהיה חשוב לי להדגיש אותן. עכשיו אני רוצה לספר על התהליך. אנחנו בהחלט עושים חשיבה, ואנחנו למעלה משנתיים הקמנו ועדת היגוי, שוועדת ההיגוי הזו התכנסה אחת לשבועיים שלושה, למשך שעתיים, למעלה משנתיים, התקיימו המון דיונים. ישבו שם נציגים של הענפים הלא אולימפיים, הענפים האולימפיים, וחלק מהדיונים גם של המרכזים. ובמשך השנתיים האלה פשוט כתבנו את המבחנים האלה יחד. עברנו סעיף סעיף, הפכנו כל אבן, כדי להגיע בתהליך הזה, המסמך הזה הגיע למועצה הלאומית, והמועצה הלאומית לפני חצי שנה בערך, לפני המשחקים האולימפיים, המבחן הזה אושר. הוא יצא לציבור לפני כחודשיים. וכפי שאמרת, ואני אומר לך, מעולם לא קיבלנו כל כך הרבה הערות. תמיד כשיצאנו עם מבחן, לכל היותר בין חמש לעשר הערות, והיינו מייד מסיימים את התהליך עם משרד המשפטים. אנחנו קיבלנו שלוש מאות ארבעים הערות! נכון שחלק מהן חוזרות על עצמן, אבל אני יכול לומר שאנחנו מאוד שמחים על ההערות, ואני לא אומר את זה בציניות. כי לא מעט מההערות סייעו בידינו לטייב את המסמך, ואנחנו מקווים מאוד שבשבוע הבא אנחנו נביא את זה שוב לידיעת המועצה, ואנחנו עם

הענפים ומציגים להם את הדברים. זו נקודה חשובה בתהליך, ואנחנו מקווים מאוד שבסוף חודש זה אנחנו נוכל כבר להוציא לפועל את המבחנים האלה. יש לי שאלה, בשנה שעברה נגיד, כמה אגודות יש, וכמה מתוך אותן אגודות למעשה משכו כספים, או הצליחו למשוך כספים? שילמנו לשמונה מאות ארבעים ואחת אגודות בשנה שעברה. אני פשוט רוצה להסביר מה זאת אומרת אגודה. יש שתי אפשרויות לאגודה. אגודה שהיא תחת תאגיד או תחת תאגיד משפטי שנקרא עמותה ... או חברה.. ויש גם אגודות שהן אגודות. אבל חלק מאותן אגודות לא יכולות לקבל כסף. אין למי להעביר את הכסף. ולכן אנחנו מקבלים אותן, כי בספורט איגוד יכול לצרף לעצמו אגודה, היא לא חייבת להיות עמותה, היא לא חייבת להיות תאגיד משפטי. והאיגוד יכול להעביר להם כספים? האיגוד לא מעביר כספים. התמיכה נעשית

לעמותות האלה לחשבון הבנק שלהן, באופן ישיר. כמה עמותות יש היום? כשמונה מאות חמישים. המספר הנכון זה אלף ושלוש עשרה. יכול להיות שבשוליים בין השמונה מאות חמישים לאלף שלוש עשרה יש עוד כמה אגודות שלא הגישו מסמכים או משהו כזה. אני ראיתי שדיברתם על מסמכים, אנחנו כרגע במשא ומתן עם החשב הכללי, זה החשב הכללי,

ואנחנו מנסים להגיע איתם להבנות, להקל עוד ועוד במסמכים. אנחנו יודעים שזה מאוד מקשה, אנחנו

שיחד עם מרכזי הספורט שהם עוזרים לנו מאוד להגיע ולהגיש את המסמכים, להגיע למצב שבו המסמכים יהיו מינימליסטיים ביותר, כדי שנוכל להעביר כספים, ובמיוחד לאגודות קטנות. יש כמאתיים וארבע אגודות קטנות, שמקבלות פחות משלושים אלף שקל, ואנחנו מתכוונים

שאותן עמותות, שהכסף יגיע לא אליהן אלא מרכזים, ומהמרכזים לעמותות. זה תהליך שאנחנו רוצים לעשות אותו. אין שום הצדקה שמי שמקבל שלושים אלף יגיש מסמכים מפה ועד להודעה חדשה. תודה רבה. אני רוצה עכשיו באמת לשמוע את האיגודים ואת האגודות, ולשמוע את המצב גם לעומת העבר להיום, את הקשיים, את האתגרים, ובאמת להבין את הסיבות לכל כך הרבה פניות ציבור שהתקבלו בעצם כתלונה על אותם פרסומים. נתחיל ברשימת הדוברים, והיא ארוכה, ולכן אני אקציב שתי דקות לכל דובר. אני מבקשת לעמוד בזמנים, כדי שנספיק לתת לכולם זמן דיבור. אנחנו נתחיל עם יורם אורנשטיין, מנכ"ל הפועל. בבקשה, לרשותך שתי דקות. תודה גבירתי היושבת ראש. קודם כל ברכות על הכינוס. אני מבקשת שתוציאו לי רגע את המסמכים של מבחני התמיכה. אני רוצה לראות אותם. אם אפשר ללכת להדפיס את הקודמים, של שנה שעברה. אני רוצה להבין מה התהליך. אני רוצה לראות, אם אני מנהלת אגודה, ואני צריכה ללכת למלא מבחן תמיכה, מה המסמכים שאני צריכה למלא. אני רוצה לראות את זה. כי המטרה שהאדם הסביר או המאמן, ולא המשפטן, יוכל לעשות את זה. אני רוצה לברך אותך על הדיון. הדיון הוא מאוד חשוב. לצערי, אנחנו מסיטים את הדיון מהנושא של תיקצוב האגודות למבחני התמיכה. אני יכול לומר לך גבירתי שברביעי למרץ 2019 נעשה שינוי דרך חוק ההסדרים ושינו את הספורט לחלוטין. זה היה המעוז האחרון שבעצם כבש משרד התרבות והספורט, שלא ברצונו, כבש את הספורט במדינת ישראל, והיום הוא עושה בספורט כבתוך שלו. אני מאמין שכל אחד שיושב במשרד רוצה רק לעשות טוב.

יש פה מה שנקרא התעמרות שלטונית של מי שמחזיק בכוח, מול האגודות, מול האיגודים, ובעצם כל מה שקורה בספורט היום נשלט באופן טוטאלי על ידי משרד התרבות והספורט. בעבר גבירתי, היתה ועדה ציבורית, שבה ישבו גם אנשי ספורט וגם אנשי משרד התרבות והספורט, וישבו גם אנשים אחרים, ובעצם היתה ועדה שקובעת מה הם מבחני התמיכה. היום אין דבר כזה. המועצה הלאומית, שאני חבר בה, היא בסך הכל ועדה שמייעצת, או בעצם מאשרת את מה שבעצם אנשי המשרד רוצים להוציא החוצה. אנחנו בעצם נתקלנו ברצון של שר האוצר לשעבר משה כחלון, לקחת כסף ולבנות את תקציב 2019, והוא ראה שיש הון צבור בטוטו, אחד נקודה שלוש מיליארד שקל, היה כסף צבוע למתקנים, וכתוצאה מכך בעצם, זה היה צבור לטובת מתקני תכניות שאושרו, אבל לא היו התב"עות, ולכן אי אפשר היה לממש את הכסף. ואז בעצם שינו את הספורט במדינת ישראל. ואני יכול לומר לך גבירתי, מעבר לעובדה שאין תקציב מדינה, וזה משבש את כל הדברים, היום בעצם הבעיה האמיתית שאנחנו נמצאים כל הספורט בהוראת שעה, והאגודות שלנו מקבלות כסף באיזו שהיא וריאציה מוזרה, שקשורה גם לטוטו, גם לאוצר, גם למשרד, גם לוועדת תמיכות. אני רוצה להגיד לך גבירתי שבעוד שנה, יחול על כל העמותות שלנו, ומרכזי הספורט, מטפלים בעמותות יום יום, יחול על כל העמותות שלנו נוהל שר אוצר, וקשר ישיר עם מרכבה. אני יכול לומר לך גבירתי שהטפסים שצריכה היום עמותה למלא הם פשוט בלתי אפשריים. רצית נתונים, אני אתן לך נתונים. היום בכדורגל דרך אגב, מכיוון שהמשרד זה המקום הכי פחות שקוף, ואף אחת מהעמותות לא יודעת מה התקציב שלה, אם אני היום מנהל עמותה, אני לא יודע מה התקציב שלי. והמקור היחידי שיש לנו זה אתר שנקרא toto.acc.co.il. ואני יכול לומר לך גבירתי שישבתי, והכנתי את עצמי פה לדיון. בכדורגל בשנת 2019 היו אלף שש מאות עשרים ושבע קבוצות, לא עמותות. סך הכל בכדורגל היו משהו בסביבות אלף שבע מאות קבוצות. שתדעי לך שלא זכאיות, השורות של מי שלא זכאי בתשלום, דהיינו זה כתוב בסוף הטור, היו תשע מאות עשרים ושבע שורות של קבוצות שלא זכאיות. לא זכאיות מכל מיני סיבות. או שלא מגיע להן בגלל מבחני התמיכה, או שלא מגיע בגלל שלא קיבלו טפסים. מכל מיני סיבות, תשע מאות עשרים ושבע, ועבדכם הנאמן ישב, ועשה עבודת נמלים בכדי להבין באמת האם המצב הוא רע. אז אני יכול לספר לך לדוגמא, עמותות בענף הג'ודו, מופיעות שם, ב-2019 היו שישים עמותות, והיום יש שלושים ושש. בשחיה היו שישים ואחת, היום יש חמישים וחמש. בשיט היו שבע עשרה, היום יש ארבע עשרה. למה אני מזכיר את הענפים האלה, מכיוון שהענפים האלה הם ענפים מועדפים. גם שם יש הפחתה במספר האגודות.

תבדקו אותי, לקחתי את זה מאותו אתר, היחידי שאנחנו יודעים בו מה קורה. עכשיו בעצם גבירתי,

גם נאור גלילי שהוא מנכ"ל מכבי, וגם אני, מקבלים כל יום פניות. ודרך אגב אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, גם עם אנשי המשרד, אגב מגיע פה למר דנציגר, הוא יהיה מחליפו של דודו, אני מאחל לך הצלחה, בשם כולנו, הספורט יקר לנו. אני יכול לומר לך גבירתי שאחת הבעיות המרכזיות היא בנושא הטופסולוגיה, ונוהל שר אוצר. אנחנו קיבלנו לפני כמה ימים הערה אחרונה, או מה שנקרא אזהרה אחרונה, שיש צורך למלא טפסים.

אף אחת מהעמותות, לפחות חלקן, לא יודע בכלל על מה מדברים איתו. אבל פתאום מקבלים הודעה שהגרעון שלך בדוחות הכספיים הוא מעל חמישים אחוז מהמחזור. מה המשמעות, אם האגודה למשל, נגיד סימון,

הוא שם חמש מאות אלף שקל בתוך העמותה, והם חייבים לו כסף, וזה כתוב בדוחות הכספיים. יש שם גרעון בהון של חמש מאות אלף שקל. אבל נגיד שהמחזור של העמותה הוא תשע מאות אלף שקל, העמותה הזאת מתבקשת היום להעביר כספים מ-2019, רבותיי. הם אפילו לא יודעים. רגע, רבותיי, אתה רוצה להגיד לי שראשי אגודות שמים כסף אישי שלהם, ועוד אחרי זה משרד התרבות והספורט, יש לי שאלה, כמה אגודות עזרתם להן השנה בכסף? אנחנו שישה מיליון שקל הלוואות בערבות אישית, צ'קים אישיים, של אנשים מתנדבים שמחזיקים אלפי ילדים בהתנדבות. אני יכול להגיד לך שמרכז הפועל תמך בשנתיים 2016-2017, נתן אלף ארבע מאות ושבע עשרה תמיכות בשנתיים. גם סיועים וגם הלוואות. דהיינו גם מענקים וגם הלוואות. אבל זו לא הבעיה. הבעיה היא כרגע שבשנה הבאה נוהל שר אוצר יחול נטו מול האגודות. וכל אגודה, קטנה כגדולה, יצטרכו לעבוד דרך מרכבה. אנחנו מבקשים, אני מבקש, ואני חושב שכל האנשים פה מבקשים, לחזור חזרה, שהאגודות לא תהיינה תחת נוהל שר אוצר. שהם יקבלו ישירות מהטוטו, ושהטוטו יתחשבן עם משרד האוצר. ואני אומר לכם כאחד שניהל עמותה, ומנהל עסק בתוך ספורט. אחד הדברים החשובים, כמו בעסקים, זה נושא תזרים. אף אחד מהיושבים פה לא יודע מתי יגיע הכסף, לא יודע מתי צריך למלא טפסים, הכל מה שנקרא מעורפל. נכון להיום, אנחנו נמצאים היום בראשון לנובמבר, אף אחד לא יודע מה התקציב שלו ב-2022. שלא לדבר על זה שמבחני התמיכה החדשים, ואז מי נפגע, המאמנים נפגעים, והילדים נפגעים. תודה רבה על הדברים. אני רוצה לתת לנאור גלילי את זכות הדיבור. לגבי טפסים, נאמרה פה אמירה חשובה, אבל לא הבנתי איזה טפסים נדרשים. נאור גלילי, מנכ"ל מכבי ישראל, בבקשה. תודה לך ולכם על ההזדמנות שאתם נותנים לנו. יורם אמר את מרבית הדברים, אז אני לא אחזור עליהם. רק אני אתן לכם את הכותרות, לפחות שלנו,

קודם כל, שדדו את הספורט במדינת ישראל. משרד האוצר, במהלך מאוד מאוד, כביכול טהור, בא ואמר שלא יכול להיות שהתמיכות של הספורט יהיו מכספי הימורים, בואו נלאים את כל כספי הטוטו, כל מה שצריך נעביר לטובת המדינה. תראה, פה אני לא בטוחה שאני מסכימה אתכם, כי בסופו של דבר התקציב הוא דומה. כלומר אם היה מיליארד שקל שם, יש פה מיליארד שקל.

מבחינת התקציב, אני פה חלוקה בעניין זה. אם זה אותו סכום, אז כבר עדיף שהוא יגיע ישירות בעצם מהמשרד. אני אסביר למה לא, ואני אתן ציטוטים מהוועדה שהיתה פה בחוק ההסדרים. ב-2019 שונה החוק. אנחנו ב-2018 היינו פה בכמה ישיבות, זעקנו את זעקתנו. הובטח לנו באופן ברור, אני מקריא פה ציטוטים, גם של מנכ"ל המשרד, גם של בכירי ופקידות המשרד, גם של מנכ"ל משרד האוצר, של כל האנשים. אני מקריא ציטוט אחד: "אנחנו הולכים להעתיק את המודל של התרבות לתוך עולם הספורט, כך שבינואר אנחנו עומדים לחלק חמישים אחוז מכסף של אותו מודל. ביולי אנחנו יודעים להעביר תשעים אחוז, ועשרה אחוז הנוספים באוקטובר". גבירתי, נכון ללפני שבועיים כל אגודות הספורט במדינת ישראל קיבלו בקושי ארבעים אחוז. אגודות כמו שציינתי קודם נזקקו להלוואות אישיות, תזרימית וכו'. הכספים האלה, כל ההתחייבויות האלה של המנכ"ל הקודם שרעבי שהיום יושב בכובע השני, ואוכל את הכובע על הטעות המרה שנעשתה. אז יש לי פה שאלה, מי פה ראש איגוד הכדורסל? נמצא פה אתנו? ראש איגוד הכדורגל? ההתעמלות או הג'ודו? אבל

תפרידי בין קבוצות לאיגודים. מנכ"ל איגוד האתלטיקה, פה לפי מה שכתוב אתם אמורים לקבל פחות או יותר שלושה אחוז מהתקציב. זה יוצא, בחישוב מאוד גס, פחות או יותר עשרים וחמישה מיליון שקלים לשנת 2020. האם קיבלתם את הסכום הזה? לי כתוב פה התפלגות התמיכה לפי ענפים, אני מנסה להבין אם הכסף, וכמה כסף בסוף מגיע. זה שלושה אחוז ממאתיים ארבעים ושש,

דודו, כשהם מציגים לנו פה את העניין של התקציב לפי ענפים, ודיברו על מעל שמונה מאות מיליון שקלים שלמעשה הגיעו, זאת אומרת שלא כל זה בעצם מחולק לפי הענפים האלו, מאיזה סכום זה מחולק לפי הענפים? אני אסביר. בשנת 2021 מאתיים שישים ואחד מיליון הולך לאגודות ואיגודים. ואם כבר נתת לי להשמיע את קולי, אז השנה הזאת היא לא שנה משקפת. אנחנו יודעים שזאת שנה ללא תקציב, אנחנו חיים מאחד חלקי שתים עשרה, זה נכון שהיו עיכובים, אבל כפי שנאור ציין, משנת 2022 כך יהיה, ותרשמו את זה לפניכם, חמישים אחוז בינואר, השלמה ביוני שמונים או תשעים אחוז, ובאוקטובר עשרה אחוז. כך זה יהיה. בשנה שהתקציב יהיה, אני מניח שאתם תאשרו השבוע או בתחילת השבוע הבא את תקציב המדינה, ב-2022 הפלחים של התקציב יהיו חמישים אחוז בינואר, תשעים אחוז ביולי, ועשרה אחוז האחרונים יהיו באוקטובר.

אבל אתם מבינים שבעצם מאתיים שמונים מיליון שקלים כרגע של 2019 סוחבים אותם אנשים פרטיים כרגע על הגב שלהם. איך זה יכול להיות שזה מתעכב כל כך? זה לא מדוייק להגיד את זה. אנחנו יודעים שיש כסף פרטי בתוך הספורט, זה ידוע, אנחנו יודעים שהיה עיכוב בין יוני לאוגוסט ולספטמבר. היום אנחנו העברנו תקציבים של שבעים אחוז, כמעט לחמישים או שישים אחוז מהאגודות, ואנחנו ממשיכים להעביר. וברגע שתקציב המדינה יאושר, מאה אחוז מהתקציב יעבור. כל התקציב. מתוך תקציב של שמונה מאות ומשהו מיליון שקלים מאתיים שישים הולך לאגודות ואיגודים. לאן הולך כל שאר הכסף? יש עוד תקציב של קרוב למאתיים שמונים, זה למתקנים. כשאתה אומר מתקנים, זה לערים או לאיגודים עצמם? בהחלט. יש לנו בתכנית, אנחנו מתכוונים לבנות היכלי ספורט, אני רוצה לקבל את החלוקה של המתקנים ולפי איזה ענפים, איפה הושקע הכסף הזה של המאתיים שמונים מיליון שקלים בבקשה.

אגיד מה הדברים הנוספים שאנחנו נותנים. בערך כשלושים ושבעה מיליון לשיטור וסדרנות, וזה בעצם מרוויחים רק אלה שיש להם משחקים עם קהל, כלומר התעמלות, אתלטיקה, הרוב הולך לכדורגל וכדורסל. יש תקציב נוסף שהולך למכון וינגייט, מכון וינגייט בשוטף שלו, במינימלי שלו זה שלושים מיליון, זה יעלה לארבעים וזה יכול להגיע גם לחמישים מיליון שקל. וזה גם אנחנו צריכים לערוך דיון נפרד, בכלל על איך זה הולך להיות כשמתמזגים עם המכללות. וינגייט משרד את האיגודים, יש המון תכניות, בהזדמנות נשמח להציג את התכניות המלאות. ויש תקציבים נוספים שאנחנו נותנים למלגות ופרסים, השנה יהיו עשרים ושניים מיליון שקל. חסר לי בערך עוד מאתיים מיליון, השנה הזאת באופן חריג, בדרך כלל אנחנו נותנים שבעה עשר מיליון ארבע מאות, אבל השנה אנחנו ניתן עשרים ושניים מיליון. אני ארשום לפניי את כל היתר ואני אדווח לך. וגם כן יש עוד תקציבים שהמשרד צריך לתפעל את עצמו,

שכר. אני אכין את הרשימה. אני חייב לסכם. אז קודם כל אני רוצה לומר דבר כזה, אנחנו בורחים כל פעם למקום אחר, אנחנו מדברים עכשיו על האגודות, על הקושי שלהן היומיומי להתקיים, על ההלאות של הרגולציה. אני רוצה להקריא לכם, כדי שתדעי גבירתי, את כמות הטפסים. כשזה היה בטוטו שלושה טפסים: ניהול תקין, אישור מס וניהול ספרים ודו"ח כספי מעל אחד נקודה שניים מיליון. זאת אומרת רוב האגודות בישראל לא צריכות. היום, שנים עשר טפסים. אם את רוצה אני יכול להקריא לך, אני יכול להביא לך את הרשימה. בזמנו, כל אגודה יכלה להגיש עד שלושים ואחד לשתים עשרה, ולקבל את הכסף על כל השנה. היום תוחמים להם בתאריכים. ב-2019 כשאמרתי שדודו התחייב שבשנת 2022 אנחנו נקבל, מ-2019 מעולם לא קיבלו בזמנים. אנחנו בנובמבר,

חלק מהאגודות קיבלו שבעים אחוז. בטוטו היינו מקבלים בראשון בספטמבר מאה אחוז. שקיפות, כל מה שקשור לנושא השקיפות, כל מה שקשור לעלויות ההגשה, ופגיעה בחלשים, מה שצריך לעמוד לנגד עיניכם זה הפגיעה בחלשים,

אני אספר לך גבירתי על אגודה אחת שהתקציב שלה ממשרד הספורט שלושת אלפים חמש מאות שקל בשנה. היא נדרשה להגיש דו"ח מבוקר באמצע השנה שהעלות שלו ששת אלפים חמש מאות שקלים. היא שלחה את המכתב לשר התרבות והספורט, היא נענתה בתשובה אחרי חודשיים שהתשובה היתה: אנחנו מצטערים, זה הוראות החשב הכללי. ומתחייבים כל הזמן שהחשב הכללי יקל עליהם. זה הוראות החשב הכללי, תפני למרכז מכבי. היא פנתה מרכז מכבי, היא מקבלת שלושת אלפים חמש מאות, ממרכז מכבי היא קיבלה בשלוש שנים האחרונות סיוע שלושים וחמישה אלף שקלים. והיא מקבלת שלושת אלפים חמש מאות. מה שהמדינה נותנת בעשר שנים. היא לא רוצה להגיש, היא לא רוצה לקבל את הכסף. כל מה שקשור לגזירות נוהל שר האוצר, אמרו יקלו, אני לא רוצה להקריא לך ציטוטים, של מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד התרבות והספורט, הפקידות הבכירה, כל מי שנמצא בחדרים, הבטיחו הבטחות מפה ועד הודעה חדשה ב-2019, הבטחה אחת לא קיימו. וכמובן, העול החדש שיגיע על האגודות אוטוטו, בואכה שנת 2022, פרוייקט המרכבה, כל אגודה תצטרך ללכת ולהטמיע את כל הנתונים, יש אגודות שמי שמנהל את האגודות זה אנשים קשי יום, שעושים את זה כולם דרך אגב בהתנדבות מלאה, שמחזיקים מאתיים ושלוש מאות ילדים, והמדינה, כשאנחנו היינו עם שלושה טפסים, עם כסף שעובר כמו שעון שוייצרי בזמן, והמדינה באה ועשתה את הרפורמה הזאת, וזעקנו פה ב-2018, ובכינו על זה. אמרנו אתם תצטערו. אמרו אל תדאגו, אנחנו יכולים לעמוד בזה. מצטער, דודו בחור מדהים, אבל הוא לא יכול להחזיק את המשרד לבד, הוא לא יכול לטפל בזה לבד. הם מנסים כל פעם להביא אנשים, הם לא מצליחים. יש פה מלא מלא בלגן בספורט הישראלי, יורם נתן פה נתונים של קריסה של קבוצות, וזה יילך ויימשך, במיוחד בגלל כל הרגולציה. והדבר אחרון שאני רוצה לסיים איתו, ישבה ועדת התמיכות, החליטה תמיכות, קריטריונים,

מי מחליט, מי מקבל את ההוראות, מי דן בהן, אותה ועדה. תמיד היתה ועדה ציבורית, חיצונית, שהיא באה ונתנה את ההמלצות שלה. אמר דודו, ובהגינותו, אני אעביר את זה לידיעת המועצה. ההחלטות האלו, מי כותב את ההחלטה, מי מגיב, מי מיישם אותה, צריכות לעבור אישור של המועצה. תודה רבה על הדברים נאור גלילי, מנכ"ל מכבי ישראל. אריק קפלן, נשיא איילת. אני שמח שאמיר הוא אחד ממספר אלופי עולם ואירופה שיש בהתאחדות איילת,

שמביאים הרבה מאוד כבוד למדינת ישראל, ולא מתוקצבים כראוי,

ולא משנה כרגע אם היא אולימפית או לא אולימפית,

בענפים הלא אולימפיים הבעיה משמעותית יותר, כפי שבאמת נאור ויורם אמרו, הדרישות מאגודות הן לא פרופורציונליות לכסף שהן מקבלות. רוב האגודות בישראל הן לא כדורגל וכדורסל, שלרבים מהם יש ספונסרים, אלא זה אגודות קטנות שחיות מהיד לפה, מתרומות של אנשים שעוסקים בתוך התחום, כמו שנאמר היושב ראש וכל מיני חברים מביאים, חבר מביא חבר ומשיג כספים בנוסף לתמיכה של המרכזים. יש פה גם את מרכז עוצמה שלא נאמר, שמסייע לאגודות שלו. כעקרון אגודה באירופה זה בסיס לספורט. המועדון באירופה זה דבר שאתה בא, מסיום הלימודים, והולך בערב, ונמצא שם כל השבוע. בארץ אני חושב אולי חוץ ממכבי תל אביב ומכבי חיפה אין מועדונים במדינת ישראל, וזה משהו שאני חושב שמדינת ישראל צריכה לשנות בכלל תפיסה מהבחינה הזאת, וזה כולל את הרשויות המקומיות שאני חושב שחסרות פה, כי הן בסיס מאוד חשוב לנושא המועדונים. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס בכלל לכל הנושא של האגודות, יחד עם מועדונים, כמשהו נפרד. לגבי מה שנאור אמר בסוף, כשהכסף היה בטוטו ישבו שם נציגי משרד הספורט, נציגי משרד האוצר, נציגי ציבור ונציגי הספורט, והם החליטו ביחד על הדברים.

זה עבר למשרד הספורט, שכפי שנאמר הוא יושב,

הוא מחלק,

הוא עושה הכל. וכפי שנאמר הדברים לא נעשים לא בשקיפות, אנחנו לא יודעים מה קורה, אגודות לא יודעות כמה כסף הן מקבלות השנה. אנחנו נמצאים בנובמבר. פתאום בסוף נובמבר יתנו להן כסף, ואז יקחו להן אותו בשנה הבאה, כי הן לא ניצלו את הכסף שהן קיבלו בדצמבר, כי עד עכשיו לא השלימו. זאת אומרת המדינה תכניס לחובות את האגודות.

הם יקבלו כסף, הן לא הוציאו אותו כי אין להן כסף להוציא כרגע. בדצמבר, כשיהיה דוח ביקורת של החשב הכללי או מי שזה לא יהיה, הוא יהיה באובר, כי הוא קיבל בעצם יותר ממה שהוא הוציא, הוא לא ידע כמה הוא אמור לקבל, והוא צריך להחזיר כסף שאין לו. זאת אומרת משהו בשיטה לא עובד כמו שצריך. כמו שחבר הכנסת דוידסון אמר, בהחלט משוגעים מי שנמצא בענף הזה, מאיך שזה נשמע.

פשוט בטוטו קיבלנו אחד חלקי שתים עשרה, כל חודש ידעת כמו שעון כמה כסף אתה מקבל. באמת נאבקנו כולנו כדי שזה לא יעבור למשרד הספורט. לא בעניין אישי של מישהו, אלא לא מתקנים מה שעובד. וזה עבד. רצו להוסיף כסף, המשרד יודע להביא כסף מצויין כשהוא רוצה. שינו, אנחנו חשבנו אז שזה לא היה נכון. אנחנו עדיין חושבים שזה לא נכון. מעבר לזה שנעלם כסף, שיכל להגיע לספורט, שצריך להגיע לספורט. מעבר לזה החברים שלי אמרו את הכל. תודה רבה. אני רוצה להזמין את אמיר אסד, שנמצא פה אתנו. אני אשמח לשמוע ממך, כספורטאי שעכשיו ממש בימים האחרונים הביא המון כבוד וגאווה למדינה, לומר כמה דברים על הקשיים ועל התיקצוב, בדיוק על מה שאנחנו מדברים, כדי באמת להגיע למעמד הזה. שלום לכולם, קודם כל תודה רבה על ההזמנה. תודה לראש התאחדות איילת אריק קפלן, תודה לכם לכולם. קודם כל זה כבוד, כבוד הרבה למדינה, לזכות במדליית זהב באליפות העולם. זו פעם ראשונה שאני בכנסת, זאת גאווה גדולה. תודה רבה לכם. איך היו הקשיים שלך בדרך להגיע לזה? להיות מספר אחת בעולם זה כבוד גדול. עברתי הרבה קשיים. קודם כל אבא שלי מוחמד אסד אני מודה לו, שהוא המאמן שלי, והוא עזר לי בכל הדרך, וגם התאחדות איילת שתומכת בי. באיזה גיל התחלת להתאמן?

כמה כספים ההורים שלך הוציאו בדרך?

וזה לא כולל השכר של המאמן. אני מניחה שזה היה בהתנדבות.

אם אבא שלי לא היה המאמן, לא הייתי ממשיך. אני מקבל מלגה חודשית, וגם יש טקס בסוף השנה, אז זו מלגה מהאיגוד, או מלגה מתוך העשרים מיליון? לא להתבלבל, הכסף של המלגות זה מהמשרד. וזה הכל. אבל צריך לעודד עוד ועוד ולתמוך עוד, כי להיות ספורטאי מספר אחד בעולם זה צריך לעבוד קשה, ולהשקיע כל הזמן, אני מתאמן שלוש פעמים ביום, אין לי זמן לעבוד, צריך תמיכה כמו שצריך, ולקבל מה שמגיע לי. סליחה, כמה זו המלגה הזו שאתה מקבל? יש בטקס הזה מעניקים צ'ק, ויש מילגה חודשית. אבל זה כספי הזכייה בעצם. אם לא היית זוכה? יש קריטריון לזכייה. יש מעל שמונה ספורטאים, אם אני לא עובר את הקריטריון הזה אני לא מקבל שום דבר. אם לא היית באחד משלושת המקומות הראשונים, לא היית מקבל שום דבר? כן. בשלושה הראשונים. אז יש מלגה חודשית של אלפיים חמש מאות כל חודש. מה זה לשנה, או פשוט בונוס, על הזכייה? על הזכייה זה כסף, גם אלופי עולם ואלופי אירופה מקבלים כסף. כמה מס מורידים לכם מזה? זה אישי, כל בנאדם, הגשתי הצעת חוק לפני כמה חודשים בעניין הזה. תוודאי שגם הענפים הלא אולימפיים נכללים בהצעת החוק, כי איפה שהוא נעלמנו. הצעת החוק שלי כוללת את כל כספי הזכייה, לא בהכרח האולימפיים. אני רוצה לתת לאורן כהן, סגן ראש העיר בכפר סבא, שביקש ממני גם כן את הדיון הזה, בגלל ענף הכדורעף בכפר סבא.

תודה רבה לגבירתי. כפר סבא היא עיר של ספורט.

אני חייבת לך גילוי נאות, הייתי שחקנית כדורעף בכפר סבא בתקופת חטיבת הביניים. אפילו הגילוי הנאות הזה מעיד, אני באמת רוצה לתת פה זרקור על הכדורעף, לעלות רגע קומה למעלה, אני יכול להגיד שעירייה לא יכולה לתקצב ולהחזיק בלעדית את קבוצות הספורט ואת כל הספורטאים שלה. היא לא יכולה לעשות זאת.

היא עושה את מה שהיא עושה, בטח ובטח האיתנות שבהן. ואותם ראשי אגודות, שכבר דיברת עליהם והזכירו את זה כאן, שהם גם נותנים מכספם האישי, אנחנו מודעים לזה, הם מדברים איתי ממש על בסיס יומיומי, כל ראשי העמותות שלנו, יומיומי, כי יש מי שעונה להם. ואת רוב הכספים שאמורים להגיע מהמדינה, אני בעצמי כמחזיק תיק הספורט אינני יודע מתי אקבל. אנחנו כבר בנובמבר, אינני יודע מתי יגיעו יתרת הכספים של העמותות. והיתרה הזו היא באמת, הם חיים על הקצה, ומהיד לפה. ולכן הם מכניסים את הכסף, את היד לכיס האישי שלהם, וזה אסוף. בענף הכדורעף, אני רוצה רגע מילה על הכדורעף, יש לנו בתכנית האב הכפר-סבאית יש שלושה ענפים מועדפים. אנחנו תיעדפנו את הכדורגל,

שכמובן לא צריכים להגיע לפה, כי הם מספיק חזקים, ויש את הכדורעף. שישית מהספורטאים בכדורעף בכל הארץ מתאמנים אצלנו פה בכפר-סבא. הספורט הזה מגיע להישגים חסרי תקדים. כבר היום אנחנו נמצאים, ח"כ דוידסון אמרת קודם שצריך משוגע, המשוגע הזה נמצא פה. אנחנו נמצאים בין שש עשרה הגדולות, גם בגברים וגם בנשים. ובעזרת השם, גרי יכעס עלי, אנחנו גם נעלה ליותר מזה. ואנחנו באמת מכוונים מאוד מאוד גבוה באירופה. ואני מסתכל על הטבלאות שלכם ואני רואה שהכדורעף מקבל שישה אחוז, שבעה אחוז, גם אותם הוא לא קיבל בינתיים. חסר הרבה מאוד כסף. וזה דבר שאני באמת זועק את זעקת האיגוד. אז אם יכולתי לבוא לפה בשביל דבר אחד, אז זה באמת להגיד תעלו את הכדורעף, תנו לו בבקשה גם להכניס אותו להימורים של הטוטו, ותנו לו את התיגמול בשביל כך. מאוד מודה לך שהגעת, זה מראה שענף הכדורעף חשוב לעיר. ואני מקווה שאורן יצליח בעיר להגדיל את התמיכות, כי בשנתיים האחרונות קיצצו אותנו. כמו כל שטח בחיים, כשרוצים להצליח במשהו צריך מבט כולל לתכלל את הכל. בספורט הישראלי זה לא קורה. להערכתי עד היום בממשלת ישראל לא עשו מעולם דיון אסטרטגי מה זה ספורט. מישהו צריך לנהל את כל ההצגה הזאת, כי אחרת בסוף הכל נופל על האגודות. אני עם הפועל כפר-סבא משחקים באירופה, כבר ארבעים משחקים, מאז שחזרתי לספורט. אני רואה את כל המועדונים באירופה. אין דבר כזה שמשנים להם את ההקצבות מהיום למחר. ועדה נכנסת מעלה, ועדה מורידה. זה לא יאומן מה שקורה מאז שחזרתי. אני ניהלתי את הפועל כפר-סבא בגילגול הראשון, והיו לי כשסיימתי שישה עשר ענפים. מי יכול לנהל את כל

מי יכול להתעסק בזה. מה קרה לספורט הישראלי, הפכו לבירוקרטיה, לניירת, במקום לעשות ספורט. יש בעיה עקרונית בכל התפיסה של עולם הספורט, ואני רוצה לשניה לעבור אתכם לעולם המכללות בארצות הברית, שם הבת שלי משחקת כדורעף במכללות.

אירוע של ספורט זה שבע שעות. המתקנים הם בנויים מראש לתרבות. בארץ זה אולמות של בתי ספר, שאנחנו צריכים להיכנס לשירותים שהבית ספר לכלך כל היום. ולכן אני מאוד שמח שעשית את הדיון, אני מציע שתהפכי את זה למילה תרבות ספורט, ותביאי את כל מי שנוגע. כי כל פעם השמיכה, לוקחים אותה לצד אחד. לגבי הכדורעף, יושב דודו, שלוש שנים אחרונות, כל שנה תקציבנו יורד. שלחתי מכתב לשר. במספרים מוחלטים, אפשר להתווכח עשרים פעם, בין ארבעים וארבעה לחמישים אחוז ירדנו בשלוש שנים האלה. הפועל כפר-סבא, מועדון כדורעף מוביל בכדורעף

שתי הקבוצות שלנו באירופה. ב-2018 החליט מי שהחליט לבטל את התמיכה בגביע אירופה.

בגלל העבר שלי, היה מאוד חשוב להמשיך לייצג את המדינה באירופה. אנחנו נוסעים על חשבוננו לייצג את ישראל עם דגל ישראל. הבנות, אנחנו שמים אותן שלוש בחדר בבתי מלון, אלופת המדינה. נוסעים בין שבע עשרה מדינות כדי שיהיו כרטיסים זולים. וכל הזמן אומרים לי ועדת התמיכות של המשרד תתקן או לא תתקן. התנאים, כדי להיות היום ספורטאי בכיר במדינה בענף השלישי הגודלו. שני שליש מהמועדון שלנו הם נשים. אנחנו המועדון הכי גדול בישראל בכדורעף הישראלי. ההקצבות חייבות להשתנות בצורה דרמטית. וזה בגלל הקריטריונים החדשים בעצם? ענף הכדורעף הנשי חייב להיות מוכרז כענף על. יש שלושת אלפים ספורטאיות בכדורעף הנשי, הוא השני בגודלו בספורט הישראלי. תודה רבה. זכות הדיבור לאמיר טיטו, מנכ"ל איגוד השחייה. אני רוצה להתייחס בשלוש נקודות, מפאת חוסר הזמן.

גם ברמה התקציבית, יורם דיבר קודם על כך שאנחנו לא יודעים מה התקציב ל-2022. אנחנו גם לא יודעים מה התקציב ל-2021. זאת אומרת יש מבחני תמיכה שהולכים להחיל אותם רטרואקטיבית על 2021, ואז גם יווצר מצב שבסוף גם אם נקבל יותר לא נוכל לממש את זה, ושנה אחרי זה יבקשו שניקח את הכספים כי לא מימשנו אותם. זה ברמת התקציב. ברמת התזרים, כמו שנאמר פה קודם, במקסימום קיבלו שבעים אחוז. אני לא יודע מי פה יכול לנהל משק בית, אני לא מדבר על איגוד או אגודה, עם אנשים שמועסקים, כשאת המשכורת של אוקטובר ונובמבר מקבלים בדצמבר בפעם אחת. זה פשוט בלתי אפשרי. ברמת התקציב, לפעמים אומרים או.קיי., אנחנו בתקציב של שנים עשר מיליון שקל לשנה. במקום להגיד התקציב שלך ייפגע בשלוש מאות אלף שקל, או יעלה בשלוש מאות אלף שקל, שלוש מאות אלף שקל זה עוד מאמן או מאמנת. אנחנו כשאנחנו סוגרים חוזים אנחנו סוגרים ארבע שנים למעגל אולימפי, וככה אנחנו נערכים. ואי ודאות זה הדבר הכי גרוע שיש. נקודה שלישית, ואני חושב שאם אנחנו פה בתוך הכנסת, זה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי. אין אג'נדה. אני בתור איגוד לא יודע האם האג'נדה שלי היא אג'נדה הישגית, זאת אומרת מה המדינה או מה המשרד רוצה. האם המשרד רוצה שאנחנו נגדיל מספרים. זאת אומרת זה אמור לבוא לידי ביטוי בתמיכות. עכשיו אני יודע שיש מאמצים אדירים שהתמיכות יהיו יותר פשוטות. אבל את ביקשת לקרוא את מבחני התמיכה.

אם את תצליחי להבין, לא ממקום של איגוד, גם ממקום של אגודה, מה אני צריך לעשות כדי להגדיל את התקציב שלי, זה נס. זאת אומרת באמת מנסים לפשט את זה כמה שיותר, ואני מברך את המשרד על זה שזו באמת המטרה. אבל בסופו של דבר, ואפשר לשאול פה אגודות, אגודה לא יודעת מה היא צריכה לעשות בבוקר כדי להגדיל את התקציב שלה. תודה רבה על הדברים. אני רוצה לתת לשרית שנער, מנכ"לית יו"ר איגוד ההתעמלות. היא נמצאת איתנו בזום. תודה רבה על זכות הדיבור. בשם כל חברי האיגוד שלי, האגודות, אני מבקשת לברך על הדיון הבאמת חשוב. אנחנו כולנו פה, אני לא רוצה לחזור על הדברים, אבל באמת הספורט חשוב ויקר ללבנו. ההישגים מגיעים בזכות אותן אגודות שמגדלות את הספורטאים האלה. וכדי שהדבר הזה יתאפשר הדברים צריכים להיות שקופים, המנגנון צריך לעבוד בצורה לא מסורבלת. כי באמת בסופו של דבר אנחנו באיגודים עוד איכשהו חיים עם כוח אדם, אבל האגודות הן בדרך ליפול, ואנחנו לא נוכל לעשות ספורט בישראל, ובוודאי לא להביא הישגים בלי אגודות חזקות. אז תודה לכולם, ואני מצטרפת לדברים.

את המנכ"לית של איגוד ההתעמלות שהביא לנו כל כך הרבה הישגים גם כן באולימפיאדה האחרונה. איך אתם מסתדרים עם הקריטריונים החדשים? האם יש קיצוצים? אנחנו שומעים שיש ניקוד יותר גבוה לנשים. אמנם גם גברים זכו במדליות, אבל אנחנו מבינים שיש בספורט הזה הרבה מאוד מתעמלות שהן נשים. האם התקציב גדל כתוצאה מכך? קודם כל אף אחד עוד לא יודע שום דבר, כי הדברים מאוד חסויים ולא יודעים מה הסימולציות האמיתיות של התבחינים. אנחנו בעד לעשות שינויים, אבל שהשינויים ייעשו בצורה שבה הדברים יידונו בלוחות זמנים כאלה, ובוודאי לא יחולו רטרואקטיבית כמו שהם מתכוונים לעשות. אנחנו ושאר האיגודים וגם הוועד האולימפי וגופים נוספים הערנו הערות שאנחנו מצפים שיתייחסו אליהם באותה מידת רצינות שאנחנו ישבנו וכתבנו אותם. כתבנו הערות, כי אנחנו לא נגד שינוי, אבל השינוי צריך להיעשות בצורה כזאת שהוא יהיה מידתי, שיהיה בו דיון. לא יכול להיות שמי שכותב הוא גם השופט וגם התליין. פשוט אי אפשר. זה לא מנגנון שיכול לחול במדינה דמוקרטית. לא בשביל זה באמת המשרד עשה צעד, שינה את אמות המידה. את יודעת מה היה התקציב שלכם ב-2019, של האיגוד? אני יודעת מה היה ב-2019, אני יודעת מה היה ב-2020, תקציב האיגוד הוא פלוס מינוס בסביבות החמישה עשר מיליון. אנחנו איגוד גדול ויחסית משופע תקציבים. אבל אני אומרת, ואבל גדול, אחת הרעות החולות זה באמת שמשרד הספורט מנחית על האיגודים בשלושים ואחד בדצמבר כספים גדולים. זה קרה לנו בשנה שעברה. ולכן בסוף 2020 פתאום קיבלנו כספים, שראינו אותם אגב בחשבון הבנק רק בראשון לראשון שנה לאחר מכן. והיום בעקבות נוהל הוראות שר האוצר וכו', אותם איגודים, שאנחנו ביניהם, ויושבים בחדר פה איגוד האתלטיקה והשחייה וכו', שכולנו פנינו באותה מצוקה, שאנחנו עכשיו נדרשים להחזיר כספים בחזרה.

אי אפשר להתנהל ככה. יש דיון בנושא הזה השבוע. פניתי לשר האוצר בנושא. תודה רבה על הדברים. הילה קניסטר בר-דוד, יו"ר מנהלת ליגת העל לנשים, בבקשה. בוקר טוב לכולם, תודה רבה ליושבת בראש שכינסה את הוועדה המאוד חשובה הזאת. צר לי, אני קצת עצובה לראות שאנחנו רק שתי נשים שדיברנו בוועדה המאוד חשובה. זה אפילו קצת בוטה, אני חייבת לומר. תמיד תסתכלו על שיוויון, כשמדברים על שיוויון, תנו לנשים ולגברים לדבר. לא להמתין שכל הגברים יאמרו את שלהם ולהשאיר אותנו לסוף. חשוב לי להתחיל דווקא בזה. הדבר השני, אנחנו מדברים פה על תקציבים, חמישים ותשעה אחוז גברים, ארבעים ואחד אחוז נשים. הייתי מאוד רוצה לדעת על איזה תקציבים אתם מדברים. אלינו לא מגיע התקציב הנהדר, הנפלא, הארבעים ואחד אחוז שאתם משקפים לנו. אז קודם כל אני מבקשת לדעת כמה כדורסל הנשים מקבל מהארבעים ואחד אחוז האלה. כמה כדורגל הנשים מקבל. מה קורה עם הענפים שנחשבים לענפים, ליגת העל, מה הם מקבלים מהתקציב הזה. אני מבקשת, גבירתי יושבת הראש, שאותו אדון שהציג את הנתונים מהממ"מ שיציג לי בבקשה כמה כדורסל הנשים עתיד לקבל השנה. ולמה הנשים צריכות למצוא דלת אחורית לקבל תקציב, ולא לקבל במבחני התמיכה לשחקן הישראלי. למה לא עושים סלש השחקנית הישראלית. בואו נדבר על שיוויון מגדרי אמיתי. בואו נדבר על זה. איך אתם יושבים מולי בנוחות ומדברים על עשרות מיליונים, או מאות מיליונים, כשאנחנו, ליגת העל לנשים בכדורסל, מקבלות כשישה מיליון שקלים בשנה. איך אני יכולה לשבת פה, ולהקשיב למה שיורם חברי אומר, למה שנאור חברי אומר, כשהם צודקים. אבל רגע, איפה אנחנו הנשים. למה אף אחד מכם לא מרים דגל אדום ומייצג גם אותנו. אני מצפה שכל חברי הוועדה ידברו גם על נשים. חמישים ואחת אחוז מהאוכלוסיה הן נשים.

דברים מאוד חשובים. אני מבקשת מהממ"מ לקבל את הנתונים לקבל על תקציב נשי, ולעשות חלוקה על פי הענפים גם לפי נשים על מנת שנבין כמה הן מתוקצבות וכמה נשים למעשה נמצאות בתוך האגודות האלה, ואני רוצה להבין איך זה ישתנה עם הקריטריונים החדשים וכמה יגיע אליהן מהתקציב. אני רוצה לתת לולדימיר בליאק את רשות הדיבור. תודה רבה. אני קודם כל מברך על עצם הדיון הזה, ומודה גם לך וגם לסימון כמובן, שמעלה את נושא הספורט בכל פורום אפשרי בכנסת. אני בעברי הייתי ספורטאי מקצועי, הייתי בנבחרת רוסיה בריצה, ברמה יחסית גבוהה, בטח בסטנדרטים של ישראל. וכשעליתי לארץ בגיל עשרים וחמש עוד הייתי בכושר ברמה של לנצח אליפויות ישראל. יצרתי קשר עם אנשי איגוד האתלטיקה, הציעו לי מלגה של אלף מאתיים שקל, אמרתי תודה רבה והלכתי ללמוד ראיית חשבון. זה בעצם מייצג את מצב הספורט בארץ, גם אז וגם היום. אני לא מסתנוור מההצלחות שלנו באולימפיאדה, והיו הצלחות. יש כאן ענפים שלא קיימים, יש כאן ענפים שנמצאים במצב של תיקצוב דל, אני חושב שהפעם יש לנו את האנשים הנכונים בכנסת,

בקואליציה כדי לשנות את זה,

מקווה שאנחנו נשנה את זה ונביא את הבשורה גם לקראת התקציב הבא.

תודה רבה לך חבר הכנסת ולדימיר בליאק. תודה שהגעת גם כן לדיון. אני יודעת שאתם עמוסים, והייתם עמוסים כל השבוע בוועדת כספים. יש עוד המון דוברים, ואני מבינה שאנחנו את הדיון הזה לא יכולים לנעול ככה. אני אסכם בדברים האלו. לצערי אנחנו חייבים לסגור את הישיבה, ויש עוד כמה דוברים שרציתי לתת להם לדבר. יש המון אנשים שהגיעו כי הדבר הזה הוא בדמם. תראו, קודם כל הוועדה דורשת לוודא שאת הטפסים שאותם האגודות צריכות למלא, האדם הסביר, ללא עורך דין, יוכל למלא. יוכל להשיג אותם. וללא רואה חשבון עם עלות של אלפי שקלים. בסופו של דבר מדובר על אגודה. ובמידה ויצטרכו צריך גם לממן את אותו רואה חשבון. תקשיבו, חמישה עשר מיליון שקלים להתעמלות אומנותית, ענף שמביא לנו כל כך הרבה מדליות, לכל ההתעמלות, בכלל. העמותות שצריך לפתוח והכל. יש פה, אנחנו רק פתחנו את הפתח הראשון לדיון הזה. אפילו לא נגענו כמעט. אני קבעתי את הדיון הזה לשעתיים כי הבנתי שזה הולך להיות דיון מאוד מאוד מורכב. אנחנו דורשים שאת הטפסים יוכל למלא האדם הסביר, בלי עורכי דין, רואי חשבון וכו'. כדי שראשי האגודות,

יוכלו בעצם לבוא ולמלא את הטפסים האלה כדי שנדע שכמה שיותר אגודות ואיגודים מקבלים את הכספים האלה, שזה מגיע אליהם. הדבר השני הוא שהוועדה דורשת שאת התמיכות יעבירו שנה מראש. אנחנו רוצים שנה מראש תקציב תמיכה. זה בלתי הגיוני שאת ענפי הספורט הישראלים סוחבים על הכתפיים אנשים פרטיים. נכנסים לחובות. זה לא הגיוני הדבר הזה. הם צריכים אולי שנתיים קדימה, שנה אחת, ומאז כל שנה לתקצב קדימה. זה דרישה של הוועדה. לא יכול להיות שהספורט הישראלי הוא על כתפיים של אנשים פרטיים שנמצאים בחובות של מיליוני שקלים. זה בלתי נתפס מבחינתי הדבר הזה. הדבר השלישי הוא שאנחנו דורשים לפרסם בצורה שקופה את התקציב המחולק לשנה הבאה, וגם לשנה שלפני כן, על מנת שנדע את הדברים האלה. גם מבקשים התייחסות ספציפית לענף ספורט הכדורעף, בייחוד בספורט הנשים מגיע לו גם יחס מיוחד. אני מבקשת לבחון אותו כענף על בספורט. לשקול את ההכרזה הזו. זו בקשה של הוועדה. הקריטריונים, ואיך שאני רואה, המשמעות של הקריטריונים החדשים היא קריטית. עליה יקום וייפול הספורט הישראלי. ביקשתם להעביר את זה למשרד. יש לכם קריטריונים. אני לא יודעת איפה, חסרים לנו המאתיים מיליון שקלים. אנחנו צריכים להיכנס לפרטי-פרטים. במליאת הוועדה אני יודעת שאנחנו לא נצליח להיכנס לפרטי הפרטים האלה. אני כיושבת ראש באמת סומכת עליך, ח"כ דוידסון, אני מטילה עליך פה משימה, ומשימה מאוד מאוד חשובה. משום שהקריטריונים האלו שמשרד התרבות והספורט הולך לקבוע, הולכים או למוטט, ובעצם אגודות יפשטו את הרגל, או להרים את הספורט הישראלי. ויש את המשימה הזו לעשות. ואני מבקשת להקים ועדת משנה, לבחינת אותם הקריטריונים. אני מבקשת ממך לשבת ביחד עם האיגודים, להבין איפה הבעייתיות בקריטריונים, איך מחולק התקציב הזה, איפה המתקנים נכנסים, איך הם מחולקים כלפי נשים, כלפי איגודים, כלפי מספרים.

יישובים. אנחנו מבינים, אלוף עולם שלמעשה הצטרף אלינו היום, ואיזה מסע הוא היה צריך לעבור. אם אבא שלו לא היה המאמן, מי יודע אם הוא היה מגיע להישגים כאלו. ואומרים פשוט משוגעים, אין מילה אחרת. ולכן אני מבקשת ממך, שתכין ממש דו"ח מפורט, למליאת הוועדה, שתביא את סיכום כל הדברים האלה. המלצות, איך צריך לקבוע את הקריטריונים, מה לשנות, איך לבצע את הדברים האלו. בישיבה הבאה אנחנו נקים את הוועדה ואנחנו נצביע עליה. אני סומכת עליך במשימה החשובה הזו, שאני אומרת עולם הספורט,

יקום או ייפול על הדבר הזה, על הקריטריונים האלה. אני רוצה להבין איך אנחנו יכולים לתקן את זה, ולסדר את הדברים. אני נאלצת בצער רב לנעול את הישיבה. אני נועלת את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. אני נשארת פה כדי לשמוע אתכם, גם חבר הכנסת דוידסון. הישיבה ננעלה בשעה